ישיבת הכנסת. נא לשבת, חברים. לפני שאזמין את יושב-ראש הוועדה המסדרת למסור הודעה מטעם הוועדה, אני אביע צער של כולנו על החדשות ששמענו בבוקר על פטירתו של חתן פרס ישראל ורב גדול וחשוב, הרב אהרן ליכטנשטיין, הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין, אדם שתרם רבות ליהדות במדינה הזאת, היה ממקימי ישיבת ההסדר באלון-שבות, ישיבת "הר עציון". באופן אישי אני חייב לומר שכשנתבקשתי כאן באירוע של "הצעה לספר" לקרוא מאיזשהו ספר שמבטא את הדעות שלי בנושא הספרות, בחרתי לקרוא מספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין, שידע לשלב טוב מאוד את היותו רב וחשוב בתורה עם הספרות המודרנית, עם הגישה המודרנית. דבר נוסף שאגיד, פעם במניין באלון-שבות, כשהרב ליכטנשטיין הגיע עם אביו הבא-בימים, דחף אותי זה שהתפלל לידי ואמר: אתה רואה, בישיבה הזאת הרבנים לא צריכים ללמד מה זה כיבוד אב ואם ומה עושים, יש דוגמה אישית. והלוואי שכולנו באמת נלמד ממנו איך אפשר לשלב תחומים שונים בחברה שלנו באישיות אחת. אנחנו מוסרים את תנחומינו למשפחתו של חתן פרס ישראל הרב ליכטנשטיין ולכל אלפי תלמידיו עם פטירתו. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש הוועדה המסדרת, למסור הודעה למליאה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני קודם כול מצטרף לדבריך, להבעת צער עמוק וכאב על הליכתו של הרב ליכטנשטיין. זכיתי להימנות עם תלמידיו ובוגרי ישיבתו, ובהחלט מדובר על בן-אדם יחיד במינו, ועולם התורה ועולם הציונות הדתית איבדו היום מנהיג חשוב מאוד.

להודעה, או יותר נכון לבקשה ממליאת הכנסת לאשר את המלצת הוועדה המסדרת, שהחליטה להמליץ בפני הכנסת לבחור בחברי הכנסת יצחק וקנין ונחמן שי לסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. כהונתם תסתיים כמובן עם מינוים של הסגנים הקבועים ליושב-ראש הכנסת. אבקש ממליאת הכנסת לאשר המלצה זו. חברי הכנסת, אנחנו מודים לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש הוועדה המסדרת. כפי שציין חבר הכנסת אלקין, מדובר במינוי של שני חברי כנסת שהם כבר בעלי ניסיון בתפקיד. על-פי בקשתי, אם המליאה תאשר, הם יתמנו לסגנים זמניים, יוכלו גם לייצג את הכנסת עכשיו בטקסים הרבים שצפויים לנו בימים הקרובים, כי לא בכל הטקסים ודאי אוכל להשתתף באופן אישי. אז אני מצרף את בקשתי לבקשת הוועדה המסדרת ומפעיל את ההצבעה. מי שבעד המינוי יצביע בעד, מי שמתנגד יצביע נגד.

אנחנו מצביעים בעד, עדיין בתור אופוזיציה. כשאתה אומר "בעד", למי אתה מתכוון? הצעת הוועדה המסדרת

יצחק וקנין ונחמן שי לסגנים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. חברי הכנסת, בעד, 25, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מברך את חברי הכנסת וקנין ושי, ומודה לחברי הכנסת